בוקר טוב לכולם. ברשותכם אני פותחת את דיון הוועדה בנושא הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020. נמצאים איתנו גם אנשים שמחוברים אלינו בזום ויצטרפו לדיון. יש לי כרגע שתי בקשות להתייחסות. אם יהיו